בסדר היום, שינויים בתקציב לשנת 2022. פנייה מספר 3, משרד הביטחון. אגף התקציבים. הפנייה נועדה לתקצוב תוספת של 11 מיליארד שקלים ו-350 מיליוני שקלים בהרשאה להתחייב עבור צורך ביטחוני. מטעמי סיווג ההסברים יינתנו בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון. אני יודע שאין שאלות אבל אני אשאל משהו. בפניות התקציביות הוכחתי שגם על תקציב ביטחון מסווג יש שאלות. כבר הוכחת. אתה לא צריך להוכיח שוב.

זאת פנייה או שאלה עודפים? זאת פנייה לתוספת הרשאה להתחייב. מאיפה זה הגיע? הרשאה להתחייב, אין לה מקור. זה לא כסף מזומן אלא זאת הרשאה. הרשאה להתחייב לשנה הבאה?

תשתדלו להזדרז עם זה כי בפניות התקציביות שהיו בסוף שנה שעברה, פספסתם,

לפחות שתי פניות,

במשרד הביטחון. במשרד הביטחון. לא מוכר לי אבל אני אבדוק.

אם תרצי את מספר הפניות, אני אעזור לך. יש לי מה להגיד אבל זה מסווג ואני אגיד לך את זה אחר כך. אני מעלה את הפנייה להצבעה

מי נמנע? הצבעה אושרה הפנייה אושרה פה אחד.

הישיבה ננעלה בשעה 11:47.